בוקר טוב לכולם,

היום ה-8.12.20.

שר שענייני משרדו נידונים בוועדה קבועה המנויה בסעיף 100 יופיע בוועדה לדווח על ענייני משרדו אחת לכנס של הכנסת. בדיווח כאמור יסקור השר

אני חושבת שבחצי השנה האחרונה מאז שקמה הממשלה והוועדה הזאת בכנסת אנחנו אישרנו כבר תשעה חוקים, צווים ותקנות שהעברתם לנו, אתם בהחלט מספקים הרבה עבודה לוועדה

בשקף הבא אנחנו רואים שהמנהלים האלה פזורים בכל רחבי הארץ, מקצרין וקרית שמונה ועד אילת

אנחנו משרתים כעשרה מיליון תושבי המדינה ואזרחיה לכל אורך מסלול חייהם, אנחנו משרתים 11.2 מיליון זרים בשנת 2019, הקורונה שינתה, נדבר גם על

יש עוד הרבה מילים בהמשך, תמשיך. אל תחסוך. אל תבזבז את כל האנרגיה בבת אחת. אבל יש גם שאלות, כבוד השר. בסדר, יש גם תשובות, תהיה בטוח,

הכול זה נושאים אנושיים,

זה מה אני אומר לנכדים או לנכדות של סבא וסבתא, שקוברים אותה פה בארץ והם לא יכולים לבוא ללוויה,

יש לך פה המון המון

כמובן כדי להוביל את המהלכים הגדולים האלה ברשויות המקומיות אנחנו צריכים להשביח את ההון האנושי. אחת מהפעולות הגדולות שעשינו זה לפרוס צוערים בכל הרשויות המקומיות בהיקפים גדולים. היעד

חברים, ממש בקצרה, כי אני רואה שלחברי הכנסת יש להם המון שאלות. זו הזדמנות לשמוע אותם. יש להם את המצגת,

בשקף הבא אפשר לראות את החלק שלנו

החממה. מינהל התכנון אחראי על הצוות של הערים והמבנים. זה כולל קודם כל את התקן של הבנייה הירוקה שהשר חתם השנה סוף סוף על בנייה ירוקה, צריך להגיד שיש לזה גם אלמנטים חברתיים

שם נמצא כל האקשן העירוני ואנחנו מדברים על רדיוסים שיהיו סביב התחנות וגם מתחמי הדיפו שאלה תחנות הסיום של המטרו ששם אנחנו רוצים לעשות דיפואים שיבנו עליהם.

אנחנו רואים את תקציב המשרד לפרויקטים שמתחלק בין פיתוח כלכלי, חינוך לא פורמלי ופנאי וקהילה, בכל אחד מהדברים האלה יש עשרות פרויקטים שהמשרד נותן דגש מתוך מטרה

לפני פחות משנה ביקרנו בביתר עלית ביחד עם השר, מקום עם המון המון ילדים,

מתקן שעשועים פשוט בביתר עלית,

איך זה משפיע עליהם.

זה לא נתפס, זה היה מתקן השעשועים הראשון. איך בונים עיר בלי?

לא בכל דבר אנחנו מסכימים, אבל אנחנו בסך הכול עובדים איתם ביחד. זה לא פשוט. רבותיי, בואו ננסה לעשות את זה מסודר.

נשארו מעט חברי כנסת, זה דווקא טוב. רק שאריאל יסיים. אני צריך עוד דקה, ברשותך. אני בשקף האחרון. אנחנו מקימים מוסדות ציבור במקומות שצריכים אותנו, כמו

ואז הוא ענה לי שאוטוטו יש מהפכה בכל העניין הזה,

לא מועצה ולא עירייה,

אבל לפחות לגבי כפר כנא שיש המלצה, אז אם באמת העניין הזה רחוק אז אני מבקש שתאשר את ההמלצה כפי שעשית עם היישוב שלי, עראבה,

אנחנו עדיין מחכים לחנוכת העירייה החדשה, רק בגלל הקורונה זה מתעכב,

כי התנאים לא מאפשרים את זה, ואיך המשרד מתמודד עם משבר הקורונה באוכלוסייה הזו. זו שאלה ראשונה. השאלה השנייה נוגעת לנושא מה שאנחנו

מתעמרת, אני אומר מתעמרת,

רשות האכיפה והגבייה? לא, רשות ההריסה

זה - - - אני חושב שמה שאתה אומר לגבי היישובים הערביים והחרדיים,

אני חושב שמה שאתה אומר לגבי היעד שלכם בבינוי בתוך הערים, ההתחדשות בתוך הערים, הוא סופר חשוב, אני מאוד

יש אוכלוסיות

מוחלשות שהן לא עומדות בתור בלשכות הרווחה, הם לא מטופלים על ידי עובדים סוציאליים, אבל להם אף אחד שם לא דאג, כי הם לא נופלים בקריטריונים של חל"ת או עסקים קטנים או